הוא יספר לך בשנה הבאה שזה יהיה בעוד 15 שנה.

רות, רות. אם אתם מכירים את לוח הזמנים אז לא צריך אותי.

שאלתי את השאלה. לא צריך

וההפעלה שלה בשנת 2031. חשוב להבהיר שכדי להגיע ללוחות הזמנים השאפתניים יחסית האלה - - זה 2031. נכון. ואם הייתם עומדים ברצון המקורי שלכם להקים את אחיטוב מתי היא הייתה קמה אם לא הייתם מבטלים אותה? זה בשקף הבא.

תחנת באקה-מאור נמצאת בימים אלה

הביצוע שלה במסגרת מסילת מנשה, והחלק הדרומי יחל ב-2027 ויסתיים ב-2030 וההפעלה שלה בשנת 2031, תחנת בת-חפר בבחינה ראשונית נוכל להפעיל אותה גם ב-2031 כחלק ממסילת מנשה. אתה

זה השקף האחרון?

תודה רבה. עכשיו תענו לי על השאלות: מי קיבל את ההחלטה לבטל את אחיטוב? קודם כול, למיטב ידיעתי, החומרים הועברו על-ידי לשכת - - - תענו על השאלה: מי קיבל את ההחלטה לבטל את התחנה הזאת? מנהל התשתיות במשרד התחבורה ושרת התחבורה.

אין לי תשובה אבל אני רוצה - - סליחה,

- - - אין לך תשובה את לא יכולה לדבר.

את לא מבינה בכסף אל תעני. איש משרד התחבורה, כמה כסף הפסדנו? איש התשתיות של החברה שהניחה ותכננה את זה, כמה כסף הפסדנו בשינוי ההחלטה הזאת? השאלה לגבי עלויות כתוצאה משינוי

ראשת המועצה, בבקשה. בוקר טוב. תודה על הדיון הזה. מושב אחיטוב הוא מושב בתחומי מועצה אזורית עמק חפר, לכן הופתעתי מאוד לשמוע היום שהתחנה תוכננה בשביל תושבי

בדרך הזאת של 20 שנה קרו הרבה דברים לא רק תכנון כמו שדיברנו על זה קודם. להגיד שתכנון לא עולה כסף תכנון קרקעי שהיה - - ראשת המועצה, אני רוצה לעזור לך: תעזבי את

התכנון הזה הלך לאיבוד, ולכן כשאנחנו מסתכלים עכשיו על מה שיכול

כמו שאתה אומר, על מה שיש ולא על מה שאין. התכנון הזה הלך לאיבוד מכיוון שאי אפשר לבנות תחנה תחתית. אפשר לבנות היום רק תחנה עילית. לכן הפגישה שלי עם מנכ"לית משרד התחבורה הניבה שתי הסכמות שהן חשובות מאוד לדיון

נקודה שנייה בשיחה שלי עם המנכ"לית דיברנו על כך שהאופציה של תחתית לא קיימת הכספים שהושקעו לא יכולים להיות; והאופציה היחידה האפשרית היא עלית. לשמחתי הרבה,

הטווח הזה אי אפשר לחכות עד שנקבל החלטה,

זה מה שקורה לכולנו. בגלל זה אנחנו פה. זאת הסיבה שהדיון הזה מתקיים. לכן יש חשיבות עליונה בהפעלת תחנת אחיטוב כאשר המסילה תתחיל לעבוד. זה אפשרי כי זה צריך להיות עילי, זה

אני אשלח לך את זה ואתה תדע. לא תוקם כרגע. תחנת אחיטוב תוקם אבל אתה לא יכול לדעת מתי. לעצם העניין הסיכומים על גשר עילי, אין

ואנחנו שאלנו איפה הגשר העילי.

אני רוצה להיתלות במה שאמרה שרת התחבורה. היא אמרה שתקום תחנה באחיטוב, והדבר היחיד שנותר לדעת זה לוחות זמנים שצריכים להיות

אנחנו כולנו יודעים מתי הלכנו לישון אתמול, וזה שהתעקשת לקיים את הדיון הזה לגמרי לא ברור מאליו. את המנהיגה. אנחנו רק המוציאים לפועל.

אני לוחמנית בסיפור הזה כי אני מרגישה שיש פה הרבה מאוד לקונות ונעלמים. מידע זה דבר מאוד מרגיע, חברים ממשרד התחבורה. אני בן אדם מכבד, באמת מכבד. אתם אנשי המקצוע. אנחנו ההדיוטות לא מבינים בתחבורה.

רגע. ההערה שלך, אוסאמה, נשמעה. משרד התחבורה רוצה בדיוק מה שאתה נופל אליו, ואולי גם דקה ייפול שזה על חשבון זה. אבל פה מדובר על משהו שיקרה בעוד

התחנה לאחיטוב ולאזור מנשה היא לאחיטוב ולאזור מנשה. לא הגיוני שחבר'ה צעירים לא רק לא מגיעים לחוגים אנחנו שתי דקות מהגדר הפרוצה לחלוטין. אין תחבורה ציבורית. חבר'ה לוקחים טרמפים בחושך. זה מטורף - - דיברנו על העניין הזה. - - זה כבר עניין ביטחוני - - רות, אני רוצה להיות פרקטי ולקדם חלופות.

תנו לי קצת, זה יום האישה. יש לנו 20 דקות. אז עכשיו שתי הדקות הפרקטיות. אני מבקשת להדיוטות כמוני תגידו מתי תאמרו לנו תאריך מדויק. אני לא הייתי במשא ומתן, אני לא יודעת, לא קיבלנו תשובות ברורות. מתי תהיה תשובה ברורה או לגבי התחנה שנקראת אחיטוב אבל היא בעצם במרחב מנשה? היא עלית, היא תחתית, מעבר, לא מעבר? אחרי שהופקעו אדמות והוצאו 30 מיליון שקל - - 30 מיליון שקלים אנחנו מוציאים בכל מקרה. 30 מיליון שקל כשאתם רואים שהתכנון הזה עומד בעינו. הוא לא עומד בעינו.

אתה לא מפקיע קרקעות לתחנה שהיא לא בעדיפות. רק שנייה, רק שנייה. לא רק שהופקעו קרקעות אבל 30 מיליון שקל של התכנון - - אני אבהיר. 30 מיליון שקל זה לא להפקעות. בעשר השנים האחרונות יצאו והוצאו מהמדינה יותר מ-30 מיליון שקל.

30 ומעלה מיליון שקלים האלה שהם כרגע באוויר אני מתנצלת מראש אני מבקשת להדיוטות כמוני לתת תשובה ברורה, לא בעוד חצי שנה, לא בעוד שנה וחצי אלא ב-15 במאי בתחילת המושב הבא אני רוצה תשובה ברורה האם ומתי תקום תחנת רכבת לנוסעים לא רק תחנה תפעולית באזור מנשה, אחיטוב או בת-חפר.

שתגידו הכול בסדר. אבל שתהיה במרחב הזה איזושהי תחנה. אתם מבינים יותר טוב מאיתנו אבל אל תיתנו לנו משפט כמו שקיבלתי בסיכומים עם משרד התחבורה; תשובות שמעליבות את האינטליגנציה. אני בכל זאת בוגרת אוקספורד עם דוקטורט. תנו כבוד לעשרות אלפי תושבים שאין להם תשובה. זה מתסכל, מקומם. אנשים לוקחים טרמפים רגע לפני הגדר שפרוצה לחלוטין. יש שם חור בגודל של אוטובוס. תעשו לי טובה תנו תשובה שמובנת לתושבים. רות, תודה רבה. ראש עיריית באקה אל גרבייה. אנחנו נסכם את הדיון הזה בקרוב. אני מבקש לדבר. קצר. גם מקלב. כל אחד מכם קצר ביותר. ראד דקה, בבקשה. חשוב לנו שתגיד איך אתה תופס את היוזמה להקים תחנה אצלכם ומה חשוב לכם שם שיתייחסו אליו, והאם עשו את זה בשותפות איתכם? יש לך ועדה לתכנון ולבנייה ברשות איך הדבר הזה מתקדם? תודה רבה לכולם. קודם כול, תיקון טכני: בבאקה וג'ת יחד יש 45,000 תושבים, ותחנת הרכבת מנשה שעוברת ליד באקה אל גרבייה, אחרי הרבה דיונים יש לנו בעיה עקרונית שזה עובר על קרקע פרטית, ולאנשים אין לאן ללכת. בבאקה אל גרבייה אנחנו כ-30,000 תושבים בשטח שיפוט של 9,000 דונם. מתוכם 2,500 דונם הלכו לכביש 6 ולכל מיני תשתיות לאומיות. לכן יש לנו בעיה עקרונית עם הקרקע הפרטית.

אתה יושב-ראש הוועדה לתכנון ובנייה שם? לא, זאת ועדה מרחבית. ועדה מרחבית. יש לך רעיונות וחלופות שהצגת למשרד? כן, כן. אנחנו בדיונים. אנחנו גם בשיתוף פעולה עם מועצה אזורית מנשה עם כבוד אילן שדה, ראש המועצה שם. חשוב לדעת שהרכבת עוברת ליד כביש 6. אמרו שאיחוד תשתיות פוגע בקרקע הפרטית של אנשי באקה אל גרבייה. אבל אנחנו מדברים עם ועדת הכלכלה. שרת הכלכלה הייתה וסגן שר הכלכלה ודיברנו על אזור תעסוקה משותף - - - מה הקשר? תני לו רגע להתבטא. זה לא קשור. אבל הוא לא האויב של הנושא שלנו. יש לו אתגרים משלו.

אבל, רות, סליחה. יש פה תחנה שקמה. את לא רוצה שהיא תקום? גם לא טוב. שגם הם יבואו לוועדה? להפך - - תני לו להציג את הדאגות שלו, סליחה. אתה תגיד מה שאתה רוצה. אנחנו גם נעשה דיון על התחנה הזאת בנוכחותך אם צריך.

זה חשוב מאוד.

אתה רק תגיד כרגע את הנקודות עם הפנים לעתיד. חשוב לי לציין את הקונספט הרחב. גם אתם מדברים על קונספט רחב. התחלנו מחדרה עד כוכב יאיר. אז בואו נדבר על כל הקונספט הזה. באקה אל גרבייה וג'ת מה שמקדמים שם זאת - - - של 1,400 דונם. תחנת הרכבת הזאת שמדברים עליה תהיה בתוך אותו אזור תעשייה. באקה וג'ת ביחד צריכים גישה לתחנת רכבת שתשרת אותם. זאת גם תחנה שתשרת את כל מועצה אזורית מנשה.

אם תרגיש שהנושא שלך לא מטופל ואין הקשבה לתפיסה התכנונית שלכם במרחב הזה הוועדה תקיים דיון מיוחד על התחנה הזאת. משפטים אחרונים, בבקשה. אני מקווה שוועדת הכלכלה תיקח - - - את אזור התעסוקה שאנחנו מדברים עליו ואת תחנת הרכבת הזאת כדי שנקדם אותם יחד. אנחנו נעשה דיון גם על אזור התעשייה וגם על הרכבת. - - - אבל אתה צריך לחשוב על רעיונות ואלטרנטיבות, ואפשר לעשות את זה.

תודה רבה, ראד. אני מתחייב בפניך לדיון כזה. אוסאמה, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש, אני לא קלטתי שמדובר בישיבה של ועדת המעקב על התחנה באחיטוב. חשבתי שמדובר על כל המסלול של הרכבת שהיא פוגענית ופוגעת כמעט בכל היישובים הערביים במסלול, החל מטייבה. תכף חברי אחמד טיבי ידבר על הנושא הזה. טיבי זה בגלל שהוא מטייבה?

הוא מלווה את הנושא הזה.

טייב. אדוני היושב-ראש וחברתי רות,

תודה שאת עוקבת אחרי הנושא הזה.

שמענו את ראש עיריית באקה, ואנחנו גם בקשר - - זה אותו דבר. אנחנו מקשיבים לגלית ולאילן ונקשיב לראש המועצה. השלטון המקומי יודע מה הוא עושה. כל הכבוד שאתה עושה ישיבות בנושאים האלה וישיבות מעקב. אבל אני אומר לך, היישובים האלה גם טייבה, גם קלאנסווה, גם טירה,

גם ג'ת כל האזור הזה סובל בגלל שהוא נמצא במרכז. כביש 6 לקח את הקרקעות, מסילה מזרחית לקחה את הקרקעות, רשת חשמל ארצית לקחה את הקרקעות. לא נשארו קרקעות. באים עם התחנה החדשה הזאת והמסלול החדש שלוקחים את מה שנשאר.

בכביש 6 הגיעו לסיכום של קרקע תמורת קרקע. פה הם לא מציעים להם אפילו קרקע תמורת קרקע. אני מבטיח לך קיבלת התחייבות, ואתה יודע שאני עומד בהתחייבויות. אני מבקש ממך לקיים דיון מיוחד - - הבטחתי לך. - - ולהזמין את ראשי הערים טירה, טייבה, באקה וג'ת. אוסאמה, יהיה דיון כזה.

אחמד טיבי, קצר ולעניין כי אנחנו בסוף הדיון. אני אשנן את מה שאמר אוסאמה. המסלול הזה של הרכבת פוגע בטירה, בטייבה, בבאקה, בג'ת, בזמר ובכל האזור כאילו התושבים האלה הם אוויר ואפשר לפגוע בהם ואי אפשר להתחשב בהם. אני רוצה שתיקחו בחשבון את הדברים שאמר ראש עיריית באקה ראד דקה: צריך לקחת בחשבון את הצרכים גם של תושבי באקה וגם של כל המסלול הזה שניזוק. וגם ללמוד מחלם של העבר. בדימונה עשו תחנת רכבת 2 קילומטר ממרכז העיר. אף אחד לא נסע בה. זה עמד ככה 15 שנה. אם היו עושים את זה בתחנה המרכזית ומביאים את הרכבת באופן עילי או תחתי לא משנה איך זה היה מהפכה. אז אנחנו צריכים לחשוב איפה לעשות ואיך לעשות. כמו שאמרת,

אני מבקש שיהיה דיון מיוחד בהצעה של ראד. אני הבטחתי לראש המועצה וגם אוסאמה הציע להזמין כמה ראשי רשויות שמושפעים מזה. זה יהיה גם על תחנת הרכבת וגם על אזור התעשייה המשותף והסינרגיה בין הדברים ובחינת חלופות ואפשרויות מוסכמות על ההנהגה האזורית

אני רוצה לנוע לסיכום הדיון. יש לי שאלה - - אפשר לבקש משהו? רק רגע, חברים, נגמר לנו הזמן. יש לנו 11 דקות.

גלית, גם אנחנו קשובים. אם מישהו מזיז בעיה למישהו אחר - - אין לזה קשר. - - ואומר שהפתרון שלך הוא בבאקה אז לבאקה יש זכות להגיב. זה רק מוכיח - - אבל יש להם זכות להגיד בדיון הזה משהו כי מישהו שילב אותם בדיון.

אבל מה שהוא לא שמע בהתחלה זה שמדובר על מסילה שעוד לא תוכננה ורק ב-31' תוכן, והיא קשורה לבאקה.

גלית, אני אתן לך להגיד בסוף משפטי סיום.

אתה מבין, אחמד, זה מה שמשרד התחבורה רוצה שתבין. לגבי אחיטוב מתגבשת הסכמה שאתם ממשיכים בתכנון. האם אתם חושבים על לוח זמנים לאחיטוב? אתם אומרים, בואו נכין את כל התשתית התכנונית ולא נחכה. האם גם לסופיות ההקמה יש לוחות זמנים? אנחנו נעצרנו בשעתו בהחלטה באמצע 20', בשלב תכנון מוקדם. אגב, השאלה שלכם לגבי עלויות תכנון מספר בודדים של - - - אבל אני שואל שאלה ואתה עונה לי על עלויות תכנון? אני חוזר על השאלה. אני שואל שאלה לענות על שאלות. האם יש סופיות דיון וסופיות הקמה לאחיטוב תאריך יעד שהמשרד לוקח על עצמו? אני שאלתי על הקמה ואתה עונה לי על מה שלא שאלתי. הקמת תחנות. אני יכול להשיב? אני יכול לשאול את זה פעם שלישית: האם יש לוחות זמנים סופיים להקמת תחנת אחיטוב אחרי הסכמה שלא עוצרים בתכנון ומתקדמים? האם יש יעד מוסכם לשלב ההקמה? שאלת כמה דברים שונים כי אתה בעצם מניח שאנחנו - - -עם אחיטוב. נוכל תוך כמה חודשים לתת תשובה. "כמה חודשים". את רואה שאני יודע לשאול את השאלות ואת סתם מפריעה לי,

זאת תשובה שאני - - - מלשכת המנכ"לית אצלנו מבחינת לוחות הזמנים של העבודה המרחבית שתתבצע בבת חפר וכדומה. ראשת המועצה, כמה מילים לסיכום ואנחנו סוגרים את הדיון. אני יכול להגיב לכמה טענות שהופנו כלפינו? כן. תודה. קודם כול לפרוטוקול אני רוצה שיהיה ברור לפרוטוקול שהרעיון שעל-פיו תוקם תחנה מלאה ב-145 מיליון שקלים באחיטוב לא קיים. הסרט הזה ירד מהפרק. לא תוקם תחנה בגודל של סבידור - - אף אחד לא ביקש סבידור. ביקשו תחנה. הקונספט המקורי היה של תחנה מפוצלת - - - זה קונספט שלכם, לא שלהם. אז לא תוקם תחנה בכלל? אני מדבר כרגע על קנה המידה. יכול להיות שתוקם תחנה קטנה?

תמשיך. בחלופה המקורית של 145 מיליון שקלים אין סרט כזה שבו זה יוקם.

היום אנחנו מחליטים להקים תחנה קטנה יותר כפי שנחוץ באחיטוב, אנחנו צריכים לחזור לשלב הפרוגרמה והתכנון. כמה זמן בערך? אני לא יודע לומר לוחות זמנים. להאיץ. כמה שנים. בכל מקרה הקמה של תחנה קטנה יותר בין בבת חפר ובין באחיטוב זה אותם לוחות זמנים. זה גם יכול להיות בשניהם. מי קבע שצריך לבחור בין שניהם?

בכל מקרה צריך להתחיל מההתחלה. אז הסרט של 2025 ירד מהפרק. חשוב להבין את זה. לכן הדברים שאמרו במשא ומתן זה לא אמיתי - - - - - - - משרד התחבורה ומשרד התחבורה מדברים בשני קולות - - אני ממשיך. סוגיית 30 מיליון השקלים שדובר עליה קודם - - עזוב את זה כבר. אנחנו דיברנו על זה. - - 30 מיליון השקלים לא הוצאו לריק. הם הוצאו לצורך תפעולי. מבנה השליטה והבקרה, תחנות תפעוליות, העתקת התשתיות שנחוצים בכל מקרה - - הם בוצעו כשהיה תכנון להקים את זה מהר. הם לא הוצאו כשתכננתם לעכב את זה. הם הוצאו בכל מקרה והיו מוצאים בכל מקרה. - - - הם יכלו לשמש כיסודות התחנה אבל יש בהם נחיצות בכל מקרה - - קלקלת עכשיו. כמעט רציתי לפרגן לכם אבל עכשיו זה כבר לא יקרה.

עלות התכנון שאנחנו מדברים עליה היא זניחה יחסית לבקשה של התושבים להקים תחנה בגודל של סבידור. זה לא של התושבים. אנחנו קיבלנו - - של המועצה. - - תקשיב לי טוב - - זאת בושה וחרפה. יש פה חלם בלתי מתקבל על הדעת. אבל את לא עוזרת לי לסכם כמו שצריך.

זה עמד בכל המבחנים שלכם. זאת החלטה פוליטית של שרה שביטלה, וזה עמד בכל - - - בסדר. - - - תן לראשת המועצה להגיד מדם ליבה את הדברים.

אריאל, תן לה להגיד מה שיש לה בדם ליבה. רציתי מאוד לפרגן לכם. עכשיו אני כבר לא במצב הזה. אני אפרגן לשרה כי היא עשתה שינוי כיוון כי אתם לא בסדר בהתנהלות הזאת. זאת התנהלות לא הוגנת. 20 שנה - - מה הוגן? - - - - - אנחנו עומדים בכל המבחנים. זה לא גחמה של תושבים שרוצים את הדבר הזה. אנחנו עומדים בכל המבחנים ובודקים שמגיע לנו לקבל - - - - - ממש לא. - - - - - בודקים שמגיע לנו לקבל תחנה בכל מבחן שהוא. עברנו מבחנים קשים מאוד, אפילו כאלה שסופרים מספר תושבים, שמשווים אותנו לערים הגדולות. את כל זה עברנו. אנחנו - - - - - הפקיעו לנו קרקעות בטענה שצריכים את זה בשביל תחנת רכבת. כולם ישבו בשקט, הכול היה בסדר - - תודה רבה. רגע, כבוד היושב-ראש. אמרתי לך

אריאל, שתי דקות, בבקשה. כאילו זאת גחמה של תושבים.

גלית, די. התחנה בבאקה ובג'ת,

מבחינתנו - - מה הקשר לבאקה וג'ת? סליחה, רות, קריאה שנייה. אני לא יכול. את לא תהיה פה בסיכום. אבל מה הקשר? רות, קריאה שנייה. אני מבין את - - - לבטל - - - אבל היא תקרה בכל מקרה. אבל זה פשוט לא - - רות, קריאה שנייה. אתה סיימת?

אני מבין את הרצון - - - את באקה-ג'ת, אבל היא תוקם בכל מקרה ובמקביל - - - מה הקשר? למה אתה קושר בין הדברים? שיהיה בבאקה, אנחנו בעד באקה. - - - תושבי אחיטוב ומנשה בעד באקה. אין לנו עניין להתנגד לבאקה. אל תגיד את זה בכלל בדיון הזה. זה דיון נפרד. אני רוצה לסכם את הדיון. תודה רבה. חברי הכנסת לא נמצאים כאן - - זאת פשוט בושה שאתה קושר ביניהם. היו פה - - - שדיברו - - אבל הם כבר לא פה. אבל בפרוטוקול.

רות, את לא מכבדת אותי בדיון הזה.

תודה רבה. אריאל, תמשיך. לגבי הטענה שעלתה פה קודם בעניין סוגיית טירה וטייבה וכל אלה זה לא קשור לדיון על אחיטוב,

מסילה מזרחית עוברת בכל מקרה סמוך ליישובים האלה - - זה דיון נפרד. אל תתייחס עכשיו - - עוד פעם אתה חוזר על זה. זה מטריף. עוד 15 שנים. - - - אדוני, עזוב את זה. עכשיו אנחנו לא מדברים על באקה. זה מאוד יפה. זה תכסיס נפלא להסיט את הדיון. רות, רות. אנחנו נדבר פעם אחרת על באקה והתחנה השנייה. תודה רבה. אני מסכם את הדיון: הוועדה מקדמת בברכה את הדיאלוג שנוצר בין המועצות האזוריות והנהגתן ונציגות התושבים למשרד התחבורה לבחינה מחדש של כל תהליך קבלת החלטות בתכנון והקמת תחנות ומסילות במרחב של עמק חפר. הוועדה דורשת ממשרד התחבורה, כפי שהוסכם עם הרשויות המקומיות, להמשיך להאיץ את התכנון של התחנה באחיטוב כעתודה זמינה להקמה, ובתוך ארבעה חודשים להציג לנו את לוחות הזמנים להקמת תחנת אחיטוב כנגזרת מההסכמות להמשיך ולקדם את התכנון הזה. הוועדה דורשת להאיץ את הבחינה ואת ההכרעה של אופציית בת חפר לאור שינוי נתיב המסילות ולהאיץ גם שם את התכנון וההכרעה על בחירת האופציה של התחנה בבת חפר ולדווח לוועדה תוך שלושה חודשים על ההכרעה בבחירת האלטרנטיבה הזאת שמתחילים לתכנן אותה. הוועדה דורשת ממשרד התחבורה לקיים לפחות מפגש אחד מעמיק וארוך של כשעתיים-שלוש שיכלול גם נציגות תושבים. נכון שאתם מידיינים ומתנהלים מול גורמי שלטון ורשות מקומית היא זרוע ארוכה של ממשלה, אבל פעם אחת אני מבקש מכם במשך שעתיים-שלוש לשמוע בנפש חפצה את התושבים ולדווח לוועדה שהתקיים מפגש אחד של שיתוף תושבים. הוועדה דורשת ממשרד התחבורה להיות קשובים להנהגה במועצה של עיריית באקה אל גרבייה ושל הרשויות השכנות, כולל הרגישות של הפקעת קרקעות פרטיות והמחסור בקרקעות פרטיות במרחב הזה, ולייצר תכנון יצירתי ומוסכם שמצד אחד מאפשר הקמה של תחנת רכבת עתידית בבאקה כולל מרחב תעשייתי ומסחרי משותף, וכל זאת בהקשבה יתרה להנהגה בשלטון המקומי שיודעת מה טוב עבורה. כמו כן להפיק לקחים מתחנות שהוקמו באופן לא נכון, לא מעשי ולא שימושי כמו התחנה בדימונה לפני עשרות שנים. לא להקים דבר שהציבור לא צריך אותו להקים דבר שהציבור חפץ בו, רוצה אותו והסכים עליו. "הסכים עליו" זה 80%. 100% מהציבור לא יהיה לעולם, אבל כשתקבלו את ההנהגה ואת 80% מהציבור שחפצים בדבר סימן שלתחנה הזאת יש עתיד לקום ולהיות טובה. הוועדה דורשת ממשרד התחבורה להבהיר ולהודיע בתוך חודשיים שהגשר העילי שנדרש בתחנת אחיטוב לא נפקד מהתכניות השונות ומהדיונים שנרקמים בימים אלה, ואת זה להודיע לנו תוך חודשיים. זה באשר להערה על דיון שלא כלל את הקידום של האופציה הזאת שהיא מתיישבת עם תפיסת משרד התחבורה באשר להמשך התכנון בתחנת אחיטוב. הוועדה תקיים דיון המשך בעוד שלושה עד ארבעה חודשים. חלק מהתשובות שלכם כבר תוך חודשיים ושלושה וחלק תוך ארבעה חודשים. כל מה שתוכלו להאיץ, אם קיבלתם ארבעה חודשים, ואתם יכולים תוך חודשיים להחליט שבחרתם את אופציית בת חפר כאופציה סופית אנחנו נברך על התהליך. באופן כללי אני מברך על השינויים. אני רואה את הדאגה, אני רואה שלא כל תאוותם של תושבי עמק חפר ושל המרחב הזה בידם, אבל הייתה פה הקשבה. מה שייבחן זה סופיות הדיון ולוחות הזמנים לביצוע. את זה אנחנו נעשה במושב הבא בדיון נוסף של בקרה על סוגית תחנת הרכבת באחיטוב. אני נועל את הדיון. תודה רבה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 12:35.